אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא: הצעת תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש), התש"ף-2020. מי מציג את התקנות? בבקשה.

הרווחה והשירותים החברתיים. במהלך חקיקת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), תוקן סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת , סעיף שקובע שעובדים שנעדרים מן העבודה בשל שבתון זכאים לשכר רגיל לאותו היום. נקבע סעיף,

שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד. אני הגשתי הצעה לסדר, אדוני. אתה מדבר על הנושאים הנוספים במקרה הזה.